אני מתכבד לפתוח את הישיבה. על סדר-היום: עמותות הצדקה והחסד כוללת חלוקות מזון וצייוד רפואי המסייעים למאות אלפי "שקופים" - בסכנת קריסה, של חבר הכנסת יוסף טייב. אני מברך אותך על כניסתך למערכת הזאת. השם יעזור, שתהיה לך הצלחה בכל מה שתעשה.

קודם כל, אני מברך אותך בברכת רפואה שלמה. אני רוצה להעלות את הנושא של עמותות. אנחנו מקבלים עשרות פניות של עמותות שעוסקות בחלוקת מזון, חלוקת ציוד רפואי. אם זה יד שרה, חסדי נעמי, עמותות של עולים צרפתים ושאינם צרפתים

הדבר הזה גדל ונהיה ממש סכנה, של התמוטטות של חלק מאותן עמותות. חבר הכנסת מיקי לוי היה בבידוד, ועשה טבלה. יש באחד הסעיפים הנושא הזה, היה אפס.

לכן העליתי את הנושא הזה, כי הובטחו 100 מיליון שקל. אז קודם כל אני רוצה לדעת, למה לא חולק, וגם מה הקריטריונים? אילו עמותות כן זכאיות,

הקטנות ייפלו בין הכיסאות? איפה אנחנו בסיפור הזה. הדבר הזה הוא חיוני ביותר. אנו מדברים על עמותות שעושות את מה שאנו כמדינה היינו אמורים לעשות. הם עושים את זה בהתנדבות. נזכור גם שהם לא יכולים לטוס בתקופות האלה. למה לא חולק הכסף, ומה הקריטריונים? תודה. בבקשה. זה עוד שני דברים: אחת, התקציב ההמשכי. העברנו פה החלטה, יש פה החשב הכללי הקודם, ישב פה והבטיח, שאם נאשר, הם יעלו את התמיכות מ-70 ל-100. העלו את התמיכות, אבל בפועל שקל לא הגיע לעמותות. זו שערורייה.

אנחנו רואים במשרד של אלקין שכן העבירו לאלקין, אבל בכל מיני קשיים משפטיים כאלה ואחרים הכסף תקוע. לא מגיע לעמותות. קיבלנו פה הבטחה ברורה שהעמותות האלה יקבלו את ה-100%. הם לא מקבלים את זה. הנקודה השנייה היא ה-100 מיליון שקל שאישרנו פה

לקרן פיצוי עמותות. שר האוצר היה אמור לקבוע תבחינים תוך 30 יום, אבל לא עשה את זה. גם בזה העמותות לא קיבלו עדיין את הסיוע. והדבר האחרון הוא שווה ערך. גם זה דבר שהעלינו פה, גם אני וגם לאחר מכן חבר הכנסת סמוטריץ. העמותות צריכות עזרה בכל מיני אמצעים יצירתיים. העניין של שווה ערך, שמאפשר להם להציג מ'אצ'ינג אחר לא של כסף חי אלא של תרומות כאלה ואחרות שמקבלים בציוד ובהסעות ובדברים אחרים. במקום כסף חי, פתרון יצירתי, לא דורש הרבה. אני פניתי על זה לחשב הכללי ולאנשיו. זה הזמן לפתור את הקשיים משפטיים, פרוצדורליים, ולהקל על אותן עמותות, שהן נמצאות בתחתית השרשרת. אנחנו כחברה נמדדים לפי החוזק שלהם ולא הפוך. תודה. גל, אגף החשב הכללי, למה דווקא זה לא מחולק? אני קודם מדבר על ההצעה לסדר של חבר הכנסת טייב. לגבי ה-100 מיליון, הקריטריונים גובשו בתוך משרד האוצר. שר האוצר ביקש שתיעשה היוועצות עם כמה חברי כנסת שהיו בזמנו מעורבים בזה. ישבו גם עם חברי הכנסת אזולאי, סמוטריץ', להטמיע הערות ותיקונים שלהם. גם היו שיחות עם מנהיגות אזרחית. אופיר כץ- - - מבעוד מועד את ההערות שלהם. אנחנו מאוד מקווים שזה יפורסם בימים הקרובים להערות הציבור. אתה מבין על מה אנחנו מדברים על דבר שהיה לפני זמן רב. עכשיו אתה מנהל את הדיון הזה? הקריטריונים על-ידי משרד האוצר הוגשו זה מזמן ונעשו כל מיני היוועצויות. הם עושים את זה בכוונה. זו שערורייה. לזכותו ה-100 מיליון באמת הבאנו את זה פה. אתם אל תביאו לי לוועדה חוק ענק ששר האוצר יתיישב פה, ויגידו: אני מבקש היום להעביר את זה. אתם תשכחו ממני. חשבנו שזו באמת גאולה. ישבנו עם גל, והישיבה אתך היתה בסדר, אבל מאז אנחנו הלוך וחזור עם משה של הרב גפני ועם בצלאל. כל פעם מחזירים אותנו לנקודת ההתחלה וכל פעם עושים מאתנו צחוק. האוצר לא רוצה לשחרר את הכסף הזה. לא ייתכן שכל פעם יחזירו אותנו לנקודת ההתחלה. ישבנו אתכם. הישיבה היתה יחסית זריזה, ומאז אנחנו הלוך וחזור. אנחנו מבקשים שהכול יהיה, שכמה שיותר עמותות ייכנסו. אין לנו עניין שעמותה אחת תיכנס ואחרת לא. עשינו כל מה שרק אפשר. לצערי זה נתקע, כולל אתמול, שהיינו צריכים לקבל שוב תשובה. הדבר זה נתקע ונתקע. אתם צריכים לחתוך. אני מבין שלא הכול אפשר.

מתי נקבל תשובה? זה אמור להיות מפורסם להערות הציבור ממש בימים הקרובים. תגיד לי, מתי? עד אז אל תביאו

כמה זמן לוקח לפרסם טיוטה? אני אשיב לכם כגמולכם הטוב. תסיימו את זה. מדברים על זה כל כך הרבה זמן.

תשבה לחברת הכנסת הילה. לגבי שני הדברים הנוספים, מ-70% ל-100%, הוועדה אישרה את התוספת. תקנות התמיכה הועלו ל-100%. עולם התמיכות הוא לא שהתקציב עובר והכסף מחולק. הגופים צריכים להגיש דוחות ביצוע, להראות שהכסף יצא. בחלק מהמשרדים להשכלה גבוהה ספציפית המשרד להשכלה גבוהה משלימה - אני יודע שבימים אלה מתכנס ומאשר בכל מבחני התמיכה שלו,

ארגוני נוער. לאחר מכן הגופים יצטרכו להגיש בקשות ספציפיות,

כמה כסף הוא צריך לקבל. הגופים הגישו, תנועות הנוער הגישו. חוץ ממוסדות תורניים, שאני הראשונה שבעד- - גם שם יש בעיות. השלמה ל-100% הבנתי שנעשה במוסדות תורניים אני בעד. בכל מבחני התמיכה נעשה 100%. יש להפריד בין הגשת הבקשה, שעמותה אומרת: אני רוצה תמיכה - מאשרים לה את סכום התמיכה. כדי לקבל את התקציב היא צריכה להגיש דוחות ביצוע להראות: ביצעתי פעילות - תשלמו לי. חלק הגישו. הגישו ולא העברתם. אין דבר כזה. כל מי שאושרה לו תמיכה והגיש דוחות ביצוע - משלמים לו את התמיכה באופן שוטף עד 100%. תבדקי את זה. לגבי שווה כסף, שר האוצר עשה תיקון לנוהל התמיכות ואפילו הקל עוד יותר, ו-וויתר לגמרי על המאצ'ינג השנה. בשנה רגילה צריך להביא מאצ'ינג של 90-10. בשנת 2020 שר האוצר ויתר באופן חריג על המאצ'ינג: הגופים לא צריכים להציג 10%; הם לא צריכים להציג

זה פורסם ברשומות. זה תקף לשנת 2020 כרגע. במידת הצורך- - - תודה. חבר הכנסת טייב, אני מקבל את מה שהעלית. גל, אני מבקש שהיום תשבו כדי לסיים את העניין. כל עוד זה לא מסתיים, השאלה תישאר כשתביאו דברים. לפרוטוקול תנו תאריך. סיימו את הסאגה הזאת. העמותות האלה מתמוטטות. זה תלוי בך. הבעיה היא אצל החשב הכללי. עלי בינג, אגף התקציבים. ניסיתי להצטרף קודם, וזה לא נכנס אז הצלחתי באמצע. מתנצל. מבחינת התמיכה בעמותות מזון, בשנה רגילה יש נוהל תמיכות של משרד הרווחה של 6 מיליון. השנה הממשלה החליטה לשלש אותו ועמד על 18 מיליון שקלים. זה בהיבט של ההצעה לסדר-היום של התמיכה בעמותות שמחלקות מזון, וזה מעבר לתמיכה הרגילה שיש מדי שנה גם בביטחון

כל הכבוד, לא ביקשתי שתעשו פריימריז. הוספתם, שילשתם. העלה אחבר הכנסת טייב דבר אחד למה לא מעבירים את הכסף? לגבי ה-100 מיליון? אני מניח שגל התייחס עשינו טיוטה ורצינו לתאם את זה עם הוועדה ועם הח"כים שהיו פעילים. סיימו את זה היום-מחר. היום-מחר נפיץ את זה למשרד המשפטים. אמרתי שאנחנו יושבים יחד, אבל כל פעם שצריך לחזור אחורה, יש לך שתי הנקודות שנשארו. תגמור אתן אפשר הבוקר להוציא. הבוקר ניסיתי שוב ליצור קשר כדי לסיים את

מנסים בכל הכוח למצוא פתרון בצורה כמה שיותר יעילה. היום-מחר אני מבקש שתסיימו את זה. במידה שלא אראה בזה רצון לא טוב. כבוד היושב-ראש, זו גם המוטיבציה שלנו, לסיים עם זה בהקדם האפשרי. חבר הכנסת טייב, תודה שהעלית את העניין. מקווה שיהיה פתרון. תודה רבה. הישיבה ננעלה בשעה 12:26.